אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכנסת. מגיש הרוויזיה לא נמצא פה, ומרגע שהוא לא נמצא פה, הרוויזיה נופלת באופן אוטומטי, ועל כן לא תתקיים הצבעה. אין רביזיה, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 16:04.